אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שלישי י"ז בטבת התשפ"ב, 21 בדצמבר 2021. הנושא הראשון על סדר-היום: ערעורים על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום בנושאים הבאים: 1. הגבלת